אני רוצה לחדש את הישיבה. אנחנו עוברים לנושא השני בסדר היום וזה דיון מחדש על הצעת חוק תכנון משק החלב (תיקון מספר 4), התשפ"א-2021, מ/1414. ביום חמישי הצבענו על החוק, הגשנו רביזיה, גם וגם חבר הכנסת ינון אזולאי וגם חבר הכנסת יצחק פינדרוס. אני מבקש שנצביע על הרביזיה הזאת.

מי שמצביע בעד הרביזיה זה אומר שפותחים את הדיון על החוק מחדש, במידה שרביזיות לא מתקבלות החוק בעצם עובר לדיון במליאה לקראת קריאה שנייה ושלישית. אז אני רוצה להעלות להצבעה את הרביזיה. מי בעד הרביזיה? מי נגד? הרביזיות לא התקבלו פה אחד. הצבעה לא אושר. הצעת החוק תונח היום על שולחנה של הכנסת לקראת קריאה שנייה ושלישית. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה. ניפגש מחר בשעה 12:15, אלא אם כן יהיו לנו הפתעות במהלך היום. תודה רבה, הישיבה נעולה.